שעה 10:15. אנחנו דנים ב הצעת צו התכנית

קודם כל אני אשמח נועה שכן קצת תספרי או שקצת

יש הבחנה פה בין עובד שנמצא בבידוד עקב בידוד של ילדו, שאז הוא זכאי לתשלום ויש עובד שחייב בבידוד בשביל עצמו ושם יש הבחנה בשיעורים בין מי שאינו מחוסן, שלא בגלל מניעה רפואית ובין מי שחוסן או שיש לו מניעה רפואית להתחסן או נסיבות אחרות שגרמו לו להיות בבידוד ושהוא לא יכול היה להימנע מהבידוד וכל המנגנון, נקבע פה בחוק המנגנון של פנייה. העובד מממן שלושה ימי בידוד על חשבונו, על חשבון ימי המחלה שלו. על היום הראשון הוא לא מקבל תשלום בגינו. המעסיק משלם לו את ימי הבידוד והוא מקבל החזר מהמדינה תלוי בגודל העסק שלו. עסק שהוא גדול הוא מקבל מימון של 30%. רגע,

אומנם כבר דנו בזה ובכל זאת אני רוצה לשאול דווקא בגלל שהתקופה של ימי הבידוד נמשכת כבר כל כך הרבה זמן, אז כשאנחנו מדברים על חשבונו של העובד, שלושת ימי הבידוד הראשונים אנחנו אומרים שהם על חשבונו, כלומר? זה לא על חשבונו, אני לא אמרתי על חשבונו זה לא מדויק. היום הראשון הוא על חשבונו. היום הראשון בו הוא נמצא בבידוד. אני אומרת יום ראשון, יום אחד שבו הוא נמצא בבידוד הוא יום שהוא לא זכאי לקבל תשלום עבורו. אוקיי. על היום הראשון הוא לא מקבל החזר, על היום השני?

על שאר הימים שבהם הוא נמצא בבידוד הוא יכול לקבל תשלום ממעסיקו, כל עוד זה בתקופה המקוצרת ביותר שהוא חייב לשהות בבידוד. זאת אומרת, אם הוא היה יכול לעשות שתי בדיקות.

כלומר יש עליו חובה לקצר או לעשות כמיטב יכולתו לקצר את תקופת הבידוד.

האם נלקחים בחשבון ימי המחלה שלו? עד שלושה ימי מחלה נלקחים בחשבון על חשבון - - - זאת אומרת הוא צריך לתרום מימי המחלה שלו ואם, לכן אני שואלת, היות ומדובר כבר על תקופה מאוד ארוכה של קורונה והוא כבר סיים את ימי המחלה שלו בגלל שהוא באמת היה חולה או בגלל שבאמת הוא היה בימי בידוד. ימי המחלה, עקרונית יש הסדר שאומר שהוא יכול לחייב ימי מחלה עתידיים וגם שם יש איזה שהוא הסדר של התחשבנות.

כרגע אנחנו בשיחה שאולי.

אז תיכף אולי משרד האוצר יענה על השאלה הזו וליאורה את צריכה לענות על זה באמת. שנת עבודה חדשה מחדשת לו גם את ימי המחלה שלו.

אוקיי, מה עוד אנחנו צריכים לדעת? יש עוד משהו נוסף לגבי זה?

זה ההסדר. יש הסדר לגבי הורים שהורה מלווה, זאת אומרת אותו הורה שבעצמו לא חייב בבידוד אבל הוא נשאר בבידוד בגלל ילדו ושם יש אפשרות להורים להיעדר לסירוגין, כך ששלושת הימים, מכיוון שאנחנו באמת סופרים את תקופת ההיעדרות לכל הורה, או אם היינו סופרים את תקופת ההיעדרות לכל הורה, ההורה היה מחויב בשלושה ימי מחלה וכן הלאה וכאן מאפשרים להורים להיעדר לסירוגין. עדיין לא קיבלנו, בדיון הקודם שנערך. נכון. בתחילת חודש נובמבר 2021 היה דיון שהאריך את ההסדר הזה בצו לחודשיים וכרגע החודשיים עומדים להסתיים. באותו הדיון שאלנו על "הסדר לסירוגין" והם אומרים שהוא עדיין לא התחיל להיות - - - אז היום אנחנו נשמע כי עבר מספיק זמן, כמה חודשים כבר,

חודשיים עברו מהדיון הקודם. חודשיים אוקיי, אז אולי זה לא מספיק. סליחה, מה? מה רציתן? ההסדר של סירוגין של הורים שנעדרים מהעבודה לסירוגין, האם ההסדר הזה עובד, האם נתקלו בבעיות? נכון. אנחנו ביקשנו את זה אז בישיבה הקודמת. זה היה חלק מהדברים שעלו במסגרת הסיכום ואמרנו שנשמע מכם לגבי זה בישיבה הבאה, טוב. חברי הכנסת, רציתם לומר משהו? חבר הכנסת אבוטבול? חבר הכנסת יוראי להב ארצנו. קודם כל מי שהיה לפניי, אנחנו מכבדים פה.

יוראי כבר היה בדיונים הקודמים והוא בטח מעוניין לשמוע את עמדות המשרדים.

קודם כל אני באמת, אני ידוע כאחד שבאמת יש לו גישה מאוד חזקה כלפי הנושא הזה של הורים שמתמודדים עם הרבה קשיים. הייתה לי הצעת חוק שלצערי הרב, הקואליציה בהפרש של שתי קולות או שלושה קולות איבדה אותה. אז הנושא הזה של לתת להורים, אלו שיש להם ילדים קטנים כן?

יותר ימי חופשה לעשות. כי ילד קטן עד גיל שלוש יש לו יותר צרכים, אם זה חיסונים ואם זה נושא של כאבי שיניים אז הוא לא ישן כל הלילה והאמא צריכה לקחת אותו וכולי. זו הצעת יפה שלצערי נפלה, אבל אני מפה אדרבה, כי גם פה אני רואה שאתם מערבים את ההורים ורוצים לבוא יותר לקראתם, אני בעד הנשוא הזה של לבוא לקראת ההורים. אבל אני אשמח שאם יושבת הראש של הוועדה, שאם את נתקלת בהצעות חוק כמו שלי, שהרי היא ידוע גם כאחת שמעניין אותה ציבור העובדות וגם אחת שמעניין אותה ציבור הנשים וגם מעניין אותה שיהיה טוב לאנשים בעולם, אני אשמח שבמקרה הזה או שתארגני לי איזה שתיים או שלוש קולות מהקואליציה להעביר את החוק הזה או שתהיי בעד ואם. אז אני אשמח לדון על זה באופן ענייני. אני אגיד לך מה, כשאת אומרת לי לדון את מזכירה לי את יוראי ואת מלחיצה אותי,

זו המחמאה הכי גדולה שקיבלתי מאז שהגעתי לכנסת, אני מודה לך. אז זו ההזדמנות שלי אני לא רואה אותו כמעט הרבה זמן ,

היה גם חוק שעשית עם ילדים לא עלינו, שהם בפיגור כזה או אחר, שמשטרה לא תוכל לנגוע בהם בפיזור הפגנה מבלי שהם מקבלים הדרכה. יש מרכזי הדרכה, כשהייתי ראש עיריית בית שמש אני חנכתי שם את המכללה הלאומית של המשטרה ויש להם ים של הדרכות. ששוטר לא יגע במישהו. כן, כן מבלי שהוא יעבור את ההדרכה הזו. כל מי שנמצא אם הוא קיבל הדרכה. כן כמו בחוק הנוער וכאלה. כן וגם שם את יודעת חוק יפה לא עולה למדינה כלום, שום דבר.

סליחה על הביטוי, באכזריות מאוד גדולה גם את זה 'הפילו ואני אומר לך את זה עם דמעות שהיו כמה מקרים שילדים שחטפו מכות ואחרי זה רק גילו שזה ילד עם צרכים ואז אמרו "..וואו.." אז אני יכולה להגיד לך משהו בעניין הזה? דקה רגע ויש פתרון, נתנו להם גם את חופש המידע וזה כל הדברים האלה.

שכביכול מדובר פה רק באוטיזם. מקרים שהם לא רלוונטיים לגבי הנושא הזה. הגעתי לזה, בכיתי בפני הקואליציה במליאה, מה לא עשיתי. להגיד לך שזה עזר לי?

זה נפל בגלל שתיים או שלוש קולות של אנשים ששומרים ואני אומר את הביטוי הזה אפילו שאני לא אוהב אותו, מכרו נשמתם לשטן זה לא ביטוי יפה ואסור להגיד את זה, רק שמשפוט מאוד אין. אז אני רק אגיד איזו מילה שאני ממש רוצה להגיד. אני רק רוצה להגיד שהנושא, אנחנו אמנם יש פה התייחסות להורים,

סליחה אבל מה קשור יוראי, מה קשור יוראי, בא אליי יוראי.

ומנחם אותי, הוא אומר לי "..תשמע, אני אסדר לך פגישה איתם וזה.." פעמיים קבעו לי פגישה עם המשטרה,

על מנת לבוא ולרצות את הפרק הזה. אבל איך אומרים באנגלית כלום ושם דבר (ערבית).

אז רק אני אומר לך, אתם צריכים להיות אופרטיביים. אז אני רוצה התייחסות קצרה ממש ממש ונחזור לנושא. הרי את תחזרי לנושא הזה ממילא. אוקיי, אז אני רק רוצה לומר לך. אני לא מכירה את זה ולכן אני לא

החוק יהיה דרכך, דקה. לא איכפת לי אני לא רוצה כבוד. אני לא מחפש כבוד. רגע, שנייה אני רק רוצה להתייחס אבל. אולי אם תשמע את דבריי, אתה יודע אולי משהו גם ישתנה. בסדר, לא אני פשוט נסער אני מצטער תביני אותי. אני גם נורא נסערת אבל זה בפנים.

זה כאב לך מה שסיפרתי? עכשיו אני כבר נרגש.

מה שאני מנסה לומר לך הוא כזה, שיש הצעות חוק של האופוזיציה הרי שעוברות גם בוועדת השרים וגם במליאה ולכן ואני יודעת שיש דיאלוג,

אני רואה שאתה רוצה לענות אבל תתאפק. מה שאני רוצה לומר הוא כזה שעד היום גם אליי, כשבאו חברי כנסת מהאופוזיציה עם הצעות חוק שיש בהן טעם ושבאמת הם עבדו עליהן בשיתוף פעולה עם המשרדים, כי הרי צריכה להיעשות פה עבודה אני לא צריכה ללמד אותך.

כשאני רוצה להעביר הצעת חוק אני הולכת למשרד המשפטים ולמשרד הבריאות ולמשרד החינוך, כל המשרדים, עובדת מולם, מתקנת ככל שאפשר. גם לי לפעמים הם אומרים לא, מה לעשות? אפילו שאני בתוך הקואליציה. אני לא אומר שזה בגלל שאנחנו באופוזיציה.

אז לכן דווקא רציתי להתייחס ולומר לך שצריך לבדוק את הצעות החוק שלך, מדוע הן לא עברו באופן נקודתי ולא דווקא להסיק מהן איזו שהיא מסקנה גורפת שבאה ואומרת "הקואליציה מפילה לנו את החוקים" את יודעת מה?

אם הייתי יודע שאני אביא את אותם החוקים שקשורים לפה לנושא הזה,

צריך לבדוק אותם, בהחלט. וזהו ובינתיים יוראי ימשיך לסובב אותי עם המשטרה. חס וחלילה. כן יוראי אתה רוצה לומר מילה? לא, חס וחלילה. אני חייבת לחזור לנושא. השם שלו הוזכר הוא חייב עוד - - אני רק אגיד,

שלוש פעמים הייתה הפגישה אמורה להתקיים ושלוש פעמים היא נדחתה בגלל שאנחנו ב"פילי באסטרים" עד השעות הקטנות של הלילה. נכון, זה נכון. צריך לומר ביושר שהוא צודק יוראי להב.

אתה לא יכול וידעת שתגידי שהוא צודק. אבל זה נכון! אבוטבול, אבוטבול אתה. אתה יודע כמה פגישות וכמה דברים אנחנו רוצים לקדם ואנחנו לא מקדמים בגלל הפילי באסטרים האלה? אתה יודע את זה היטב. זה גם חלק מהעבודה שלכם. חבר הכנסת אבוטבול,

גישה ואנחנו נדאג שאם מוחמד לא יגיע אל ההר, ההר יגיע אל מוחמד ומה. סליחה, יוראי נשמה אם כבר דיברת על ההר, אתה יודע מה ההבדל בין שר להר? ככל שאתה מתקרב אליו יותר אתה רואה כמה שהוא גדול, לשר ככל שאתה מתקרב אליו יותר אתה רואה כמה שהוא קטן. טוב, אני חושבת שאנחנו נסיים בנקודה הזו. אז תמצא זמן לאותם ילדים קטנים, מחר תהיה הפגנה, יחטוף ילד מכות ואחרי זה מה נגיד? חבר הכנסת אבוטבול, רק משפט אחרון. מאחר וזה לא, הנושא שאתה מדבר עליו על פרוטוקול הזיהוי והטיפול של משטרת ישראל באנשים עם צרכים מיוחדים זאת לא האכסניה כי זה מדבר על.

העבודה והרווחה, למה?

במשטרת ישראל הפיקוח נמצא בוועדה אחרת. אני סיכמתי כמו שאמרתי לך אתמול בערב, כשדיברנו על הנושא הזה, אנחנו סיכמנו עם מירב בן ארי, חברת הכנסת ויושבת ראש הוועדה לביטחון הפנים שהיא תקיים דיון בנושא הזה ואליו אתה תוזמן. על הנושא הזה שאתה ביקשת, אליו יוזמן סגן המפכ"ל. ואתה תבוא? אתה ואני מובילים את הדיון.

וחברת הכנסת וולדיגר.

אין לי בעיה ואני מוכן לתת לך גם את הקרדיט אני אכתוב שאתה רק.

תראה איזו התייחסות משני חברי קואליציה משני הצדדים שלך שנתנו לך באמת אני חושבת.

מה שיכול לעזור לציבור ולמדינה יש סיכוי.

טוב חברים, בואו נחזור פה לעניינים. אני מבקשת עכשיו לשמוע את המוסד לביטוח לאומי שנמצא איתנו בזום. נמצאים איתנו שניים, מי מדבר? אורי או רועי? מי הממונה שיכול להסביר לנו על הנתונים של הביטוח הלאומי? היי, אני אוריאל כזום, מנהל הפרויקט שלנו חולה עם קורונה, אז אני- - - אוי ואבוי, אני מקווה שמשלמים לו את הדמי בידוד. אנחנו נשלם לו את הבידוד בזמן. קצת נתונים של מה אנחנו עשינו עד היום. סך הכל כ-12,000 מעסיקים הגישו תביעה בגין 102,000 עובדים. סך הכל ימי בידוד הם 500. רגע, לאיזו תקופה? לכל התקופה עד היום, מתחילת החוק ועד היום הגישו 12,000 מעסיקים וזה בעבוד 102,000 עובדים, סך הכל שילמנו כ-550,000 ימי בידוד.

בסכום של 159 מיליון ₪, הממוצע זה חמישה ימים. חמישה ימי בידוד 159 מיליון ₪ כן. אני אגיד שאנחנו גם נערכים עכשיו לגידול בכמות התביעות בגלל המצב שבו אנחנו נמצאים וגם אנחנו מתכוננים להאריך, זאת רק בהנחה שאתם תאשרו את ההארכה אנחנו נהיה מוכנים לזה באופן מיידי. האם אתם מצליחים באמת כמו שהזכרת בהתחלה לשלם את התשלומים האלה בזמן? או שאתם נתקלים בבעיות מערכתיות? סך הכל הרוב המוחלט עד שבועיים מיום הגשת הבקשה אנחנו משלמים להם את הכסף. עד שבועיים ועלתה פה מקודם סוגייה לגבי ההורים לסירוגין, איך אתם מתמודדים עם העניין הזה? תיכף רינת תחליף אותי ותסביר. יש לכם עוד שאלות לגבי נתונים? הנתונים עצמם, היה לנו משהו לשאול. בסך הכל אני מזכירה שלפני חודשיים הנתונים דיברו על 99,000 עובדים, באמצעות 11,000 מעסיקים וסך הכל זאת אומרת שהיה פה גידול של 3,000. 3,000 איש מהחודשיים האחרונים. כנראה כן. אלה התביעות שהוגשו. אנחנו מאמינו שרוב הגידול יהיה בתקופה הקרובה. בגלל האומיקרון, כן. אם כי עכשיו באמת משתנות ההנחיות של הבידוד גם היום. מי שחלה, מי שחוסן, מי שנמצא כמאומת, יש. אני כבר בעצמי לא בטוחה שאני עוקבת. אוקיי. לגבי הורים לסירוגין, אני מבקש פה מרינת לדבר. רינת, בואי תסבירי. שלום רינת, תציגי רק את עצמך. רינת זקן רפרנטית בידוד. אוקיי, בואי תספרי קצת על הסוגייה. תסבירי בבקשה מה זה אומר ומה הנתונים שיש לך. אוקיי, אז הורים לסירוגין. הורים לסירוגין זה הורים ששניהם מחוסנים ולא מחוייבים בבידוד ויכולים לחלוק את ימי הבידוד עבור הילד מתחת לגיל 16. זה אומר ויש לנו, המערכת אומר שזה עובד ככה: הם צריכים, ההורים מוסרים הצהרה למעסיק.

אחרי שהם מוסרים את ההצרה למעסיק, המעסיק הוא זה שבעצם ממלא את טופס התביעה. יש לו בטופס התביעה הצהרה ממוקמת והוא מסמן האם מדובר בהורים לסירוגין. אם המערכת, אנחנו מקבלים אישור ממשרד הבריאות שבאמת הורה מסוים הוא מחוסן וממשיכים הלאה. כלומר בעצם אתם מקבלים למעשה שלוש הצהרות, הצהרה של המעסיק, הצהרה של ההורה שהוא מחוסן וזה שהוא גם הולך על המתווה של ההורה לסירוגין.

ההצהרה שאנחנו מקבלים היא מהמעסיק. כן, כן אבל יש בזה את הנתונים הבאים. כן, כן בוודאי נכון. הוא מצהיר שהעובד מסר לו, מה הוא מצהיר שהעובד מסר לו? כן שהוא מחוסן.

זה שהוא מחוסן אנחנו מקבלים כבר ממשרד הבריאות.

הבנתי. אז החיסון זה קודם כל והוא צריך את הסיבה למה הוא צריך להיות בבית, כלומר אישור על בידוד של הילד שלו? בוודאי, האישור הוא ההגנה עצמה קודם כל על ההורה דרך תעודת הזהות שלו.

לאחר מכן הוא אומר שהוא הורה מלווה, צריך את תעודת הזהות של הילד שלו, תעודת הבידוד. ולהראות שהילד מאומת או שהילד נמצא בבידוד?

רק שהילד נמצא בבידוד. לא מאומת, מאומת זה חולה וזה כבר הולך לדמי המחלה וכמובן שיש יוצאים מן הכלל. עכשיו, מתוך מה שאנחנו מקבלים ממשרד הבריאות שההורה מחוסן ישנן שלוש אופציות, אופציה אחת האם זה הורה יחיד, אופציה שנייה האם הוא ההורה הראשון והאופציה האחרונה היא האם הוא ההורה השני ששמר על הילד.

זה בכל העניין של לסירוגין כן? אנחנו מדברים על לסירוגין, אוקיי?

האפשרות שניתנת לשני הורים עובדים לא להפסיד הרבה ימי מחלה, או הרבה סליחה, הרבה ימי עבודה ובעצם לחלוק ביניהם את תקופת הבידוד.

אנחנו רואים את זה כתקופה אחת בדיוק כמו בדמי מחלה, אם אתם יודעים.

אז אם הוא הורה ראשון, כמובן ואני שמעתי שדיברתם על זה, היום הראשון לא משולם למעסיק. עכשיו אנחנו, עכשיו זה בין המוסד לביטוח לאומי לבין המעסיק,

העובד רגע נשאר בצד, אוקיי? היום הראשון לא משולם, היום השני משולם 100%, היום השלישי ואילך משולם 50% או 75%, לפי העניין, כלומר זה תלוי. כן, תלוי בגודל העסק. נכון, נכון. זה משולם ככה. עכשיו, ככה זה מתחלק אם לדוגמא ההורה השני. ההורה הראשון, רק להורה הראשון אנחנו מורידים את היום הראשון, להורה השני אנחנו כבר לא מורידים את היום הראשון כי זו תקופה רציפה אחת. זה אומר שלדוגמא אם יש חמישה ימי בידוד וההורה הראשון השתמש לא משנה בכמה, ההורה השני מוגבל לעד תשעה ימים. תגיד, שאלה, כן זה קצת מורכב. אבל אני מנסה רגע להתחבר לדברייך.

אני לא רוצה לדמיין מה עובר עליכם שם במערכת כדי רק לנסות ולהבין את הפאזל הזה. זה עובד טוב, אני חייבת לציין. אני רציתי לשאול אותך אבל, היום הרי התקופה של הבידוד מאוד התקצרה, את למשל ציינת חמישה ימים.

רוב הילדים נדמה לי מצויים בשלושה ימים,

מי שלא מחוסן אין לו את ההקלה של השלושה ימים. שלושה ימים אני חושבת שזה רק לחוזרים מחו"ל. אה, זה לחוזרים מחו"ל בכלל. נכון שלושה ימים זה לחזרה מחו"ל וזה גם תלוי איזה מדינות, אדומות או לא אדומות. נכון, נכון. וחוזרים מחו"ל לא זכאים, אלא אם כן הם חוזרים מנסיעה מטעם המעסיק. חזרה מחו"ל זה רק אם המעסיק שלח, בשליחות המעסיק.

אנחנו מדברים פה על ההורים, נכון? על ילדים שחזרו מחו"ל לא נראה לי שזה בשליחות המעסיק.

אוקיי ובאמת קיבלתם, זו ההוראה שהיא אני חושבת שהיא די חדשה. היא נכנסה בפעם האחרונה שהארכנו את זה אם אני לא טועה. היא נכנסה ב-5 לאוגוסט 2021. כן. באוגוסט ומאז כמה תביעות כאלה קיבלתם? לא, האמת היא שאין לי נתונים. אנחנו נמציא את הנתונים ואנחנו נדאג להעביר אותם אליכם. אנחנו נשמח לקבל אותם, כי נדמה לי או שאני זוכרת שהיו הרבה מאוד שאלות. הנה גם אנחנו עדיין, למרות שאנחנו העברנו את זה באוגוסט, בגלל המורכבות אז יש. אני חייבת לציין שיש גם חוזר מאוד מאוד ברור באתר של המוסד לביטוח לאומי. אז לכן חשוב לי שתאמרי את זה עכשיו שוב,

שהציבור יידע את זכותו באמת להשתמש באפשרות להיות הורה לסירוגין. זאת אפשרות שהיא חשובה, הורים באמת, ההיעדרות מהעבודה זה דבר שהוא מאוד מאוד מטריד גם את העובדים וכמובן גם את המעסיקים והאפשרות הזאת לקצר את השהות בבית יחד עם הילד, במיוחד שהוא לא חולה וזה עוד יותר מעצבן, אז כמובן שהאפשרות הזאת חשובה שכולם ידעו אותה. התמונה נקטעה לנו, אני כבר לא, אנחנו לא רואים אותך יותר ואני מקווה שאת שומעת אותנו עדיין.

לא חשוב, בסדר. אני חושבת שאנחנו קיבלנו את הנתונים מהמוסד לביטוח לאומי. כמובן שהדברים משתנים עם שינוי ההגדרה "מחוסן", עם שינוי חובת הבידוד, כמובן שהימים משתנים אבל הזכאויות נשארות מוכרות, הזכאויות של העובד.

אוקיי, יש לנו גם בזום את התאחדות התעשיינים, עורכת הדין מוריה ברבי מאגף העבודה, שלום ובוקר טוב. מוריה?

היי שלום, תודה על ההזדמנות לדבר. אני, כידוע יש בימים הקרובים, בתקופה הקרובה צפי להתפשטות המגיפה ולבידודים רבים ולהיעדרויות עובדים. אנחנו סבורים שאין מקום להאריך את הוראת השעה כלשונה ודווקא בנסיבות הללו זה.

אני אזכיר לגברת יושבת הראש וזה גם משהו שאני ציינתי בדיון הקודם בהארכה הקודמת. דווקא בנסיבות הללו צריך להבחין בין תשלום לאנשים שהם מחוסנים, לבין תשלום לעובדים שבחרו מסיבות ששמורות איתם שלא להתחסן. למעשה המשך התשלום לאנשים שבחרו לא להתחסן בעצם פוגע בתמריץ שלהם להתחסן. אני אזכיר לגברתי יושבת הראש שבנוסחים הקודמים מי שבחר לא להתחסן היה לפחות בטיוטה, היה אמור לקבל 50% מהתשלום והיום זה עומד על 75%. אנחנו סבורים שאדם שבוחר לא להתחסן הוא למעשה משית עלויות גם על המדינה, גם על ציבור המעסיקים ואין סיבה שציבור המעסיקים יישא בזה, לכן אנחנו סבורים שצריך להפחית את השיעור של התשלום לאנשים האלה ובכך כמובן לתמרץ אותם להתחסן וגם על מנת לסייע למגזר הפרטי, שעכשיו יידרש לשלם גם דמי בידוד גבוהים, גם דמי מחלה גבוהים ואנחנו עוד לא מדברים כמובן על הוצאות נוספות שכרוכות בקורונה ובהתמודדות עם המשבר הזה. מוריה את זוכרת שאנחנו, אני זוכרת שאנחנו דיברנו על זה ואת זוכרת גם על מה הייתה עמדתינו ולגבי האפשרות של עובד או בכלל אזרח במדינת ישראל להיבדק ולא להתחסן, האפשרות הזאת היא כמובן ניתנן לו ואזרחי ישראל לא מחוייבים על פי חוק להתחסן. לכן הבקשה שלכם להפחית את דמי הבידוד עבור מישהו שהוא לא מתחסן או בוחר לא להתחסן זה פשוט נשמע בלתי סביר לחלוטין. אני אדייק, מי שבוחר או שלא מחזיק בעצם בתו ירוק.

אבל יש להם את האפשרות בעצם להיבדק הרי, ככה קובע החוק היום במדינת ישראל ואם הוא מגיע אליכם עם אישור של בדיקה, אתם מחוייבים עקרונית להכניס אותו. אז אנחנו מדברות על תשלום דמי בידוד כאשר אדם נחשף לחולה מאומת והוא נדרש בבידוד. אנחנו יודעות שהבידוד למי שהוא מחוסן הוא בידוד קצר ולמי שבוחר לא להתחסן, שזו זכותו אגב, הבידוד הוא שבוע ימים לפחות. אז לצורך העניין, גם בשים לב למטרה של המדינה לעודד ולתמרץ את ההתחסנות אנחנו סבורים שצריך להפחית את התשלום לאנשים הללו או לכל הפחות שזה לא יהיה על ציבור המעסיקים, כל המשך המימון של העלויות הללו. אבל הזכרת שזה כבר היום, יש הפחתה קטנה של 25%?

ויש פער של 25% בתשלום שמשולם ואנחנו, אם רוצים לעשות כזה דבר אז זה כמובן צריך להיות בתזכיר חוק, צריך להעביר חקיקה וחקיקה ראשית. אנחנו כרגע דנים רק בצו ועל הארכת תוקפו.

תודה רבה מוריה, משרד האוצר אתם רוצים להוסיף משהו מצדכם? אנחנו בזום? אה לא אתם ממש פה. אוקיי בואי תציגי את עצמך. היי, שמי טובה ווסר,

אין לנו מה להוסיף, זה צו שאנחנו מגישים את הארכתו, אנחנו תומכים בהארכה של הצו הזה לאור העובדה שאנחנו לקראת גל חמישי בעקבות ווריאנט האומיקרון. יש לי רק שאלה קטנה באמת לגבי ההארכות המדודות האלה, של כמה חודשים כל פעם מחדש. למה בעצם אנחנו לא הופכים את זה למשהו הרבה יורת קבוע,

לא קבוע בחוק, אבל למה לא חצי שנה, שמונה חדשים ואז אנחנו לא צריכים להגיע לכאן? אני חושבת שלאור העובדה שאנחנו לא יודעים לצפות את העתיד ובמיוחד בתקופה הזו, אין לנו ברירה במיוחד כשמדובר בעלויות תקציביות גדולות במיוחד. ככה שאין לנו ברירה לבוא ככה אחת לחודשיים. אבל באופן כללי אנחנו, אני מטפלת בכל מיני תקנות בהקשר של הקורונה ואין לנו באמת ברירה אלא להיות באמת ככה עם אצבע על הדופק ובאמת, אחת לכמה זמן ככה להבין האם זה נדרש או האם זה לא נדרש, בתקווה שזה יהיה מאחורינו כבר בעוד חצי שנה. שלא יהיו יותר שום הנחיות בידוד. אוקיי, תודה רבה. יש למישהו עוד הערה לפני שאנחנו ניגשים להצבעה? אני אקריא את הצו? יופי, כן אז את יכולה. רציתי רק לדעת, בסדר גמור אז בואו נקרא את נוסח הצו, בבקשה. יש לי שאלה עקרונית. השאלה מכוונת אני לא יודע למי האמת היא, אבל כשהקורונה תיגמר יגמרו איתה גם הנחיות בבידוד, אז למה במקום להאריך את זה כל פעם, פשוט להאריך את זה בחוק עצמו וכשיגמר החוק ייגמרו גם חובות הבידוד ואיתם גם הנהלים שקשורים לחובות הבידוד? זאת אומרת את אתה אומר שצריך לקבוע הוראה שכל עוד יש - - - מגיפה. מגיפה, השאלה מה - - - אני מתכוון שכל ההוראות שקשורות לחובת הבידוד.

אנחנו מאריכים את זה כאילו משהו יכול להשתנות באופן שבו אנחנו מתמודדים עם האירוע הזה. אולי תגיד "כל זמן שיש כסף". השאלה היא, טוב אפשר לעשות את זה להוראה קבועה או כל עוד - - - אנחנו לא תומכים בהצעה הזו ואני גם אסביר לך למה. אנחנו לא יודעים לצפות, גם אני וגם אף אחד. זה קשה לתארך את זה, מה זה?

אנחנו עם יד על הדופק לעניין גובה הבידוד, אנחנו עם יד על הדופק לעניין המגזר העסקי. אנחנו היינו רוצים להשאיר את זה גמיש בדיוק בגלל הסיבה שיש פה עלות. לא, אז אני.

אוקיי, אז אולי תגיד מה השאלה. אז אולי תסביר, כי אולי אני לא הבנתי נכון. לא, השאלה היא לא האם אנחנו מאריכים את הבידודים או לא מאריכים אותם, אלא האם אנחנו מאריכים את היכולת להעניק את התשלום בגין הבידודים. אז ככל שיש בידודים, צריך שיהיה תשלום בגינם. אלא אם כן אתם סבורים שאפשר לשלוח אנשים לבידוד וזאת מבלי לדאוג להם לזכויות הסוציאליות שלהם וכל פעם אתם ניגשים אלינו בבקשה להאריך את הזכויות הסוציאליות שנלוות לבידוד, אתם לא מבקשים מאיתנו להאריך את היכולת לשלוח את האנשים לבידוד. זה לא מה שמטופל בוועדה הזו. אני מבין נכון? אתם מבקשים מאיתנו כל הזמן להאריך את ההוראות הסוציאליות שנלוות לבידודים, אני אומר הפוך ככל שיש בידודים צריך שיהיו זכויות סוציאליות, אלא אם כן המדינה באה ואומרת לכנסת או שהממשלה באה ואומרת לכנסת. שיש סיכוי שיש בידוד והאזרחים לא יקבלו את הזכויות הסוציאליות. כן, הנושא הזה נבחן כל הזמן.

אבל אני חושבת שמה שמביע יוראי זה חשש אמיתי. כי אנחנו לא יודעים מה יהיו הגזירות או ההחלטות או הנימוקים הבאים ויש מקום שהוא בהחלט לא רק סוציאלי, אלא הוא פשוט מקום מאוד מוסרי וחברתי לבוא ולהגיד "אנחנו מבטיחים". והייתי אומר אחרת, אני חושב שברירת המחדל צריכה להיות נושאים פנים סוציאליים ולצורך העניין, אם עכשיו נראה כמו בארצות הברית, אז תגידו אנחנו מבקשים לשנות את ברירת המחדש הזו, שבידוד נלוות אליו זכויות סוציאליות. אני פשוט אסביר לך. בחלקה הראשית רשום שבהוראת, יש צו של שר האוצר שיכול להאריך בכל תקופה לעד חצי שנה, אז ככה שהתשתית החוקית היא כזאת. בסדר זה אבל, זה משהו שידי אדם כתבו, זה לא איזו גזירה משמיים. אני בואי, אני אפתיע אותך. אני מחוקק, אנחנו גם יכולים לשנות את המוסד הנורמטיבי הזה לפי העמדות שלנו הערכיות.

אבל שוב אנחנו אומרים, בסוף הממשלה בוחנת את עצמה ואת ההסברים שהיא מגבשת לבקש וזאת בהתייחס לתנאים שהיא, שאנחנו רואים הם כל פעם משתנים.

את צודקת וצריך לעשות התאמה וה-up side הוא באמת הסעיף שאנחנו דיברנו עליו עכשיו של הורים לסירוגין שנכנס, שהוא הטבה בעצם שלא הייתה שם קודם. ה-doun side הוא שבאמת יכול להיות שפתאום ייקחו חלק מן הזכויות הסוציאליות האלה וכל פעם מחדש אנחנו פה צריכים להתמודד עם זה.

יכול להיות גם שהממשלה בסוף תחליט על הסדר מסוג אחר, אני לא יודעת.

לכן חשוב להשאיר לנו את הגמישות. טוב, לא שכנעת אותי. אני רוצה להזכיר שהחוק מתייחס כרגע על עובדים בלבד.

אנחנו לא מדברים על כל הציבור שחייב בבידוד.

יש לנו ציבור אנשים שחייבים בבידוד והם לא מקבלים את הזכאות הזאתי. זה נכון ואנחנו עוד לא דיברנו על העצמאיים, שבעזרת השם גם הם יקבלו.

אנחנו הפצנו תסקיר חוק ואנחנו נקווה.

חשוב להגיד על זה מילה שיש חוק שאמור להגיע אלינו. את רוצה להגיד על זה משהו טלי? לא, אין לי הרבה מה להרחיב אני לא. כאילו יש לכל אחד פה הזדמנות להסתכל על תסקיר החוק שפורסם, על הערות הציבור לפני שבוע. אנחנו באמת מזמינים כל אחד ואחת להסתכל ולהעיר את הערותיו. אנחנו לוקחים את ההערות האלה מאוד ברצינות ואנחנו נביא את זה לפה.

אנחנו נקבע בשבועות הקרובים.

אפילו אני תרמתי את חלקי והפצתי את תזכיר החוק אצלינו ברשת. עוד יותר טוב, אני שמחה לשמוע. אנחנו נהיה פה בעוד מספר שבועות ואנחנו נדון בדברים בדיוק כמו שצריך. תודה רבה לך טובה. אז אני רוצה להקריא בבקשה את נוסח הצו. אני רק רוצה להגיד שההארכה כרגע היא רק לחודשיים ואתם חושבים שזה פרק זמן מספיק, בהתחשב בגל הקיים והנוכחי. אופטימיים. האומיקרון הוא יהיה קצר וילך. אל תדאגי, יבואו שמות חדשים. ראש הממשלה יכול להמציא לך כל יום שם חדש. אני חושבת שזה לא ראש הממשלה המציא. בעודי יושבת פה אני מקבלת הודעה מהמורה בכיתה של הבן שלי, שאומרת לי בעצם שכל הכיתה של הבן שלי נכנסת לבידוד. נו את מבינה? זה אומר שאת הולכת לקבל כספים מהמדינה על ימי הבידוד, את רק צריכה להחליט אם את עושה את זה עם בן זוגך. טוב, בסדר גמור. אז עוד משהו נועה, או שאפשר להקריא? גל בבקשה. צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(מס' 2), התשפ"ב-2021. בתוקף סמכותי, לפי סעיף 26/י"ז/ג' לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התש"פ-2020 (להלן החוק) ובאישור וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור: תקופת הוראת השעה לפי סעיף 26/י"ז/א' לחוק תוארך עד יום כ"ז באדר א' התשפ"ב, 28 בפברואר 2022. תודה רבה גל, אנחנו ניגש להצבעה ומי שבעד נוסח הצו שירים את ידו. הצבעה אושר זה הכל פה אחד, אנחנו אין לנו זכות להצביע. בוא, זה תלוי בך.

לא בי, יש לי מפלגה. אז זה תלוי במפלגה. יש שם משמעת קואליציונית. אז אתה עם המשמעת שלך ואנחנו עם המשמעת שלנו. אצלינו לא יגידו על מפלגה "זה מפלגה של מטומטמים" למשל, אצלינו יש כבוד. אבל גם אנחנו לא אומרים את זה. אין מתנגדים ונוסח הצו עבר. לא אתם, מפלגת השלטון. תודה רבה לכולכם, אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:48.